העבודה שלנו היא לא רק CT, אנחנו מסתכלים על הגופה ובודקים אותה כדי שנוכל לתת מענה לשאלות חקירתיות, לא רק סיבת מוות, לא את כולם אנחנו מנתחים אגב, מיעוט אנחנו מנתחים. אנחנו מפעילים שיקול דעת וכרגע אני רק רוצה לתאר, השגרה שלנו זה רצח, התאבדות, פיגועים ומוות של תינוקות, לא רק מה שבחדשות. ילדים שמתים בבית, גם את המוות שלהם

יש אירועים רבי נפגעים, כולנו כאן היינו מעורבים במירון, בנחל צפית, באסון הכרמל. אנחנו בודקים נפגעי אלימות חיים ואנחנו על הקצה. אנחנו שישה וחצי רופאים ואם מישהו חולה ועוד רופא במילואים, אז אין כוח אדם, ועוד מישהו נקרא לבית המשפט ועוד מישהו נקרא לתת הרצאה מטעם משרד הבריאות כי צריך גם להכשיר רופאים לעוד כל מיני דברים. אנחנו קורסים וחלקנו מדי פעם קורסים קצת ומתאוששים כי אנחנו מסורים למקצוע. זה מקצוע נהדר ואנחנו עושים אותו מתוך שליחות ואני מרגישה שזאת זכות גדולה לעסוק בו. אבל אנחנו על הקצה וצריך עכשיו, עכשיו לגרום לעוד אנשים לבוא למקצוע זה. וזה רן מתמחה. שלום, אני ד"ר רן משרקי, אני רופא מתמחה במכון. חשוב לי להוסיף בעצם על מה שדובר כבר מקודם. הבעיה העיקרית בסופו של דבר פה היא נושא כוח האדם. עכשיו מעבר לכך אנחנו אומנם מדברים שיש פה חמישה מתמחים במכון, חשוב לי להגיד שזה לא אומר שבעוד כשלוש שנים יהיו משבעה, 12 רופאים מומחים. המציאות אומרות שבעשור האחרון הגיעו למכון לרפואה משפטית 11 מתמחים, זאת אומרת 11 רופאים חדשים סך הכל. שעזבו פשוט. מתוכם שישה, שישה מתוך 11 רופאים עזבו. נותנו חמישה, גם מתוך החמישה האלה אני לא יכולה להתחייב לך שכולם באמת יסיימו את ההכשרה של החמש שנים ויישארו לעבוד במכון בתור רופאים מומחים. אני בתור מתמחה מסתכל על העתיד שלי והעתיד לא נראה לי כל כך ורוד ואני שואל את עצמי למה בעצם אני צריך להישאר במקום הזה כשיש לי אופציות הרבה יותר טובות במקומות אחרים.

לנו בתור רופאים אין לנו שום תמריץ להישאר במקום הזה וכמו שמאיה אמרה, התפקיד הזה הוא מאוד מאתגר מבחינה נפשית. החשיפה שוחקת, יש לנו חשיפה יומיומית למקרים הכי קיצוניים שיכולים להיות, רציחות, התאבדויות, גם מקרים של אונס שאנחנו צריכים לבדוק על נבדקות או נבדקים חיים. אני באופן אישי מלווה קצת סטז'רים או סטודנטים שמגיעים למכון, מתעניינים במקצוע, מביעים התעניינות, מתלהבים מהמקצוע, מבינים את המציאות היומיומית שלנו כמתמחים ובטח ובטח את המציאות היומיומית של הרופאים המומחים ופשוט מוותרים כי הם מבינים שלמה להם לעשות את זה לעצמם. דיברנו פה קצת על הנושא של מקצוע במצוקה, מכל מיני אינסטיבים כאלה ואחרים, בסופו של דבר מדובר בטיפה בים. זה לא מה שישנה פה את התמונה. אני כן חושב שזה מאוד מאוד חשוב, חשוב לי גם להגיד שפניות כאלה ואחרות אני באופן אישי ביצעתי וגם גורמים אחרים בתוך המכון ביצעו, אם זה להסתדרות הרפואית וגם לגורמים רלוונטיים אחרים בגלל הבעיות האלה. וזה לא שמישהו אמר לי 'לא', פשוט לא אמרו לי כלום. מיילים, טלפונים, לא עונים, לא מתייחסים, מורחים, אין שום יחס שאנחנו מקבלים מגורמים מלמעלה. אוקיי. וכל עוד הבעיה הבסיסית הזאת לא תיפתר, אני חושב שבאמת הדיון הזה מיותר.

הדיון לא יהיה מיותר כדי לפתור את הבעיות שלך, כי בלי הדיון אף אחד לא שמע אותך. חס וחלילה, אני מסכים איתך. אז אמרת משפט לא נכון. סליחה, אתה צודק. או לא מוצלח.

מוצלח. הכוונה שלי שהדיון באמת על הרחבת שעות הפעילות - - - את הדברים שאתה אמרת בשפה שלך אני אמרתי בפתיח שלי, אבל אתה חזרת על זה טוב, וטוב שחזרת על זה. אנחנו רוצים לעזור לך, לעזור למכון, לעזור לערכיות לנצח.

כי יש משבר ערכיות בדבר הזה. זהו סיימנו, אני נאלץ לסיים, עברנו כבר כמה דקות, יש כבר אנשים שנכנסים לדיון אחר שאני צריך להמשיך איתו ישירות ואפילו לא לעשות הפסקה כי עברנו את הזמן. זה היה דיון ראשון, אבל הוא לא דיון אחרון. אנחנו שמענו את כל הצדדים,

השכלנו, בפעם הבא הטון צריך להיות אחרת לכיוון של הצעת פתרונות בכל הצדדים, גם אלה שידעו לבוא בטענות על אחרים ויש פה בעיות שצריך למצוא את הכלים לפתור אותן. אנחנו לא זורקים את הטענות על המכון והעובדים בו, וצריך לעזור ואמרתי את זה בפתיח, כדי לאפשר תנאי עבודה, לאפשר כלים של עבודה. וכל הגורמים שמעורבים בדבר הזה, בין אם באופן ישיר או בין אם באמצעות הפקס והמייל, ולא יודע מה עוד, צריכים להירתם למאמצים כדי לשפר את התחום הזה שאני באופן אישי מרגיש שהוא תחום מאוד קשה. המשפחות גם אבלות על מות היקירים שלהם וגם סובלות ממעגל שבר באמצע. הם לא יודעים איפה הם מצאים ועל כן רוצים להגיע לפוליטיקאים, בין אם ליצחק פינדרוס חרדי או בין אם אני בחברה הערבית.

כי הוא אמר שהנושא הזה מציק לו מאוד וגם הוא מתחיל להתקשר. שימו לב, לא משנה מי חברי הכנסת, לא משנה מי, כולנו פונים לכתובת שאנחנו לא נותנים לה כלים. אז אנחנו כמדינה צריכים קצת להתבייש, יכול להיות שאנחנו חוצפנים מדי ודורשים מהם לעשות הכל כשאין להם כלום ממה שהיה צריך להיות בידיים. זהו לדיון הראשון, רוצה להודות לכל אלה שבאו והשתתפו. אני אקבע דיון נוסף בעקבות תובנות שכמובן אני אשב עם היועצת המשפטית נעה שמלווה אותי, תודה רבה נעה שאת מלווה אותנו בנושא חשוב זה,